אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק הדרכונים, תיקון מספר 10, הצעת החוק הממשלתית שמוזגה ביחד עם הצעת החוק של חבר הכנסת יוסף